את הדיון של ישיבת הפנים והגנת הסביבה. הנושא: "מעקב אחר יישום מדיניות הממשלה בעניין המסתננים וסגירת מתקן חולות, ישיבת מעקב". יש לנו מספר נושאים נוספים לדיון והם: "יישום חובת הפקדת פיקדון בגין העסקת מסתננים סטטוס". אנחנו עוקבים אחרי זה באופן קבוע בוועדה. נושא נוסף, שעד היום